חוברת ד' ישיבה י"ב הישיבה השתים-עשרה של הכנסת העשרים-ושלוש יום שלישי, י"ג בניסן התש"ף (7 באפריל 2020) ירושלים, הכנסת, שעה 13:00 תוכן

בדיוק בשביל כך הצעתי הצעת חוק חדשה, שתאפשר לכל אחד ואחת למשוך עד 10,000 ש"ח מקופות הגמל שלהם מבלי להיות מחויבים במס בכלל. הדבר הזה הוא בעצם מכשיר חירום, אפשר לומר, שיאפשר לאנשים אורך נשימה כלכלי בתקופה המיידית, משהו שעדיין אי-אפשר לקבל בהטבות מהממשלה, או כשהן עדיין לא מומשו. לשון החוק מציינת ומונעת מקרה של פגיעה ברצף הביטוחי, וכמובן שהכול גם יחזור בתוך שבע שנים לקופות, כדי שלא ניפגע בהמשך בחיסכון ארוך טווח. אני חושב שהצעת החוק הזאת תוכל לסייע בצורה מיידית לכל אותם אנשים שכרגע ניצבים מול שוקת שבורה במובן הכלכלי, ותוכל לעזור לכולנו לחזור ולהתניע את המשק ברגע שנוכל.

תודה, אדוני. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. א-סלאם עליכום ורחמת אללה וברכאתה. חג שמח וימים של חירות ושל שחרור לכולנו: שחרור מהעבדים שבתוכנו והשתחררות מכל הנגיפים. בימים אלה, כשאנשים אמורים לשבת או לסעוד ביחד ולהיות משפחה ולהרגיש את המשפחה ולהרגיש את התמיכה, כל החברה הישראלית שרויה במצב מאוד קשה. מצב של חוסר אונים, מצב של חוסר ודאות ומצב של בקשת ישועה. מי ייתן וכולנו נהיה קשובים ואחראים מספיק לתת את כל המענים לכל האנשים, ובמיוחד למוחלשים שבתוכנו, מי ייתן ויבואו עלינו ימים יותר טובים, ונזכה לשבת ביחד ולהרגיש שמחה ונחת ביחד. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח. חברת הכנסת קרן ברק,

ראינו עכשיו, מי שפתח את אתרי האינטרנט ראה ש-122,000 עצמאים קיבלו חלק מהמענק. גובה המענק הממוצע שהם קיבלו היה 4,000 שקל וקצת. ואנחנו יושבים בוועדת הכספים, הינה,

לילות כימים, ומנסים לפתור את בעיית העצמאים גם בנושא ההלוואות וגם בנושא המענקים. ואני עדיין לא מצליחה להבין איך אפשר לרבע את המעגל הזה. יש 600,000 עצמאים ובעלי עסקים קטנים, לצאת בבשורה שהתקבלו פניות של 122,000, זה פחות מרבע. אנחנו מדברים כבר על כניסת החג, זאת אומרת שזה כבר לא יקרה לפני החג. אמרתי את זה ואני חוזרת ואומרת: אנחנו לא יכולים לעשות איפה ואיפה, אנחנו לא יכולים לחלק לזה,

אנחנו צריכים לדאוג לכל העצמאים. כל מה שהם עכשיו יקבלו ויכניסו לעסק וישמרו אותו עסק חי, אנחנו אחרי זה כמדינה נוכל ליהנות מהפירות של העסק החי. ולכן אני מכאן קוראת, ואנחנו עושים את זה, ואני ממשיכה לקרוא: לא נרפה ולא נישן עד אשר נדע שכל 600,000 בעלי העסקים הקטנים יכולים להמשיך ולקיים את עסקיהם גם עד תום המשבר ואחריו. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת יזהר שי, מוותר. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, בשבועות האחרונים עסקנו רבות בהחזרת בנינו מחוץ לארץ בגלל משבר הקורונה הגלובלי,

הצלחנו להחזיר כמעט 3,500 מבנינו, סטודנטים בעיקר. חלק נכבד היה לחברת ישראייר ולמנכ"ל אורי סירקיס, מגיעה לו מילה טובה. היום בערב אני מקווה שתבוא לידי סיום טוב, happy end, טיסת חילוץ מטורקיה, מאיסטנבול. אני עובד עליה כבר שבועיים. היא הייתה אמורה להיות של ישראייר, אבל בסופו של דבר חברת התעופה הטורקית הקצתה לנו מטוס מיוחד למרות

אני אחכה עד שהטיסה תנחת היום ב-20:30 בערב ואחר כך אני אומר את הפרטים, כי זה היה דרמטי,

מהלכים מדיניים ומכשולים בדרך. אני מקווה שהבנים שלנו, יותר מ-120 סטודנטים מהארץ שלומדים בטורקיה וגם סטודנטים מירושלים המזרחית, ינחתו היום ב-20:30. אהלן וסהלן פיכום, ושוכרן לטורקיה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת ווליד

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו את הנאום הזה נואמים פה פעם אחר פעם אחר פעם, בנושא הזה של העצמאים והעסקים הקטנים. את האפליה הזאת אנחנו מעלים פעם אחר פעם, שוב ושוב. כמות הפניות שמקבלים חברי הכנסת, משכירים בעלי שליטה, שהם מספיק טובים בשביל לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי אבל לא טובים מספיק בשביל לקבל שום דבר מהמדינה בתקופה הזאת, מעצמאיות ועצמאים שנלחמים בשיניים כדי לפרנס את עצמם ולקיים את עצמם בכל שנה ושנה, בכל יום ויום, תוך כדי שהם משלמים,

את הביטוח הלאומי,

ובעת הזו, כשהם צריכים את רשת הביטחון, המדינה לא נמצאת שם עבורם. אנחנו אתמול, בליל שימורים, אישרנו בוועדת הכספים עשרות מיליארדי שקלים לאוצר, והוא יכול לנתב אותם לטובת העניין הזה, 9 מיליארד שקל לעצמאים ועסקים קטנים, עוד 2.6 מיליארד שקלים לטובת הפטורים בארנונה. תנו את הכסף לכל מי שזקוק לו. אל תעשו מסיבות עיתונאים פופוליסטיות שמחלקות משהו רוחבי לכולם. כל אחד מקבל עכשיו איזה 500 שקל, ויש כאלה שזה לא בדיוק מה שיציל אותם. אני אומר לך פה, אדוני סגן שר האוצר: תעשו את זה ברמה כזו שלא תשאירו קרוב לחצי מיליון עצמאיות ועצמאים ושלא תשאירו את השכירים בעלי השליטה בהרגשה לא שהם אזרחים סוג ב' במדינת ישראל, אלא שהם אפילו לא אזרחים נחשבים כאן.

תודה רבה,

ותודה לך ולכל חברי הוועדה על העבודה הגדולה שעשיתם אתמול, באמת לתוך הלילה, ולכל חברי הכנסת שנשארו להצביע פה עד לשעות הקטנות. חברת הכנסת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, משבר הקורונה חשף עבורנו שיטות חדשות למעקב ולאיתור, דוגמת מסלול המעקב אחרי חולי קורונה, מסלול שמפרט את נקודות החיכוך של חולי הקורונה עם אזרחים תמימים, וכמובן שהדבר הזה סייע רבות במניעת התפשטות המחלה. התפתחות זו חשובה ומעניינת בשני מישורים: האחד, מדוע הכלי הטכנולוגי האדיר הזה, שמשמש את הגורמים הרלוונטיים באיתור חולי הקורונה, לא שימש עד כה לאיתור חולי נפש ופושעים שמבצעים עבירות ופשעים חמורים, בחברה הישראלית בכלל ובמיוחד בחברה הערבית, שסבלה ועודנה סובלת מהאימה שמטילים עליה פושעים אלה? המישור השני, שמעלה הרבה סימני שאלה, הוא עקרון השוויון בהפעלת שיטה זו על כל אזרחי המדינה ועל כל אוכלוסיות המדינה. האם באמת נעשה שימוש שוויוני בשיטה הזו לאיתור מסלולים של חולי קורונה בכל מרכיבי החברה והאוכלוסיות בישראל? הנתונים אינם מעידים על כך, וחבל.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה, אדוני. כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, הגיעו אליי, בין שלל המכתבים של תקופת הקורונה, בעיות וקשיים שקיימים גם ברשויות. ואני, כראש רשות שנים רבות בעיר בית שמש, מצפה שעל הבעיה שאני אציג כעת ייתן את הדעת גם שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, אבוטבול,

ראש רשות טוב. ראש רשות טוב, תודה על התיקון. וגם כן מר גיורא שחם, מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב. המכתב הגיע אליי מסגן ראש העיר בית שמש, הרב ישעיהו ארנרייך, שהוא גם כן בתפקידו יושב-ראש תאגיד המים מי-שמש.

בדרך כלל מאשרים לכל משפחה 7 קוב במחיר מוזל.

בגלל שהרבה נמצאים בבתים, צריכת המים הולכת וגדלה ומתנפחת בצורה מאוד משמעותית, כי כל בני הבית בבית. אז מבקש תאגיד המים שם, בבית שמש, הרב ישעיהו ארנרייך, להגדיל את כמות המים המוזלת לתושבים, כדי שחלילה לא יגיעו למצב שיקבלו חשבונות מים גדולים וגבוהים מאוד מאוד ולא יעמדו בנטל. דווקא בתקופה הזאת, שאנחנו מנסים להקל על כמה שיותר מהמשפחות, ועובדים קשה, ואתמול ועדת הכספים מנסה וכולנו מנסים לעזור לאותן משפחות, אז ודאי שזה חשוב. אני פונה באותה פנייה גם, כמובן, לשר הפנים הרב אריה דרעי, לרב ליצמן, שר הבריאות, וכמובן לידידי חיים ביבס, יושב-ראש השלטון המקומי,

לתת את הדעת לנושא הזה, שלא נמצא את עצמנו בפרץ של מים רבים ללא תשלום. תודה רבה, ובהזדמנות הזו חג שמח לכל חברי הכנסת, ושניפגש תמיד בדברים טובים יותר ובריאים יותר.

תודה רבה לחבר הכנסת משה אבוטבול. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה, גברתי.

אנחנו מציינים את יום הבריאות הבין-לאומי בעיצומו של משבר בריאותי וכלכלי חסר תקדים. במקביל הולכת ומוקמת לה, ביקום מקביל, בחסות הקורונה, ממשלה רעה, שהווירוס רק משמש לה תירוץ לאחדות מדומה, ממשלה שהשררה בה יותר מסוכנת מכל נגיף. הניגודיות הזו בין הצוותים הרפואיים המסורים לבין חברי הממשלה הנרקמת צורמת, צורמת מאוד: בזמן שהם מצילים חיים, אתם מצילים את עצמכם, בזמן שהם נלחמים על מסכות ועל ציוד רפואי במערכת שהורעבה מעל עשור, אתם נלחמים על תיקים, אלה עומדים בשבועת הרופאים לנהוג בטוהר המידות, ואתם משקרים כל הזמן לציבור, הם מביאים חדשנות מקצועית פורצת דרך המבוססת על נתונים ומחקר, בעוד שאתם מזגזגים ומקבלים החלטות לפי כיוון הרוח,

גם לפי הפופולריות, הם מגלים חוסן 24 שעות ביממה סביב השעון בנכונות להילחם בנגיף, בעוד שאתם לא עומדים בפיתוי הבסיסי ביותר של שררה וכבוד, להם יש מצפן ערכי ומוסרי תמידי, בעוד שאתם איבדתם את הצפון. הממשלה המנופחת שאתם מקימים עוסקת בסידורי עבודה על חשבון אזרחי המדינה, שימשיכו לשלם את המחיר הכלכלי והבריאותי הרבה הרבה אחרי שהקורונה תחלוף.

החרפה הזו תהיה על ראשכם. תודה, גברתי. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת רם בן ברק. אני רוצה להציג שני נושאים בדקה. הנושא הראשון קשור למה שחברי משה העלה, זה נושא המים. אני פניתי לרשות המים בבקשה שיפסיקו את תהליכי הגבייה והעיקולים בתקופת המשבר, ונעניתי שהם אולי יפסיקו את הגבייה רק בעסקים שנפגעו כלכלית במשבר. אנחנו מדברים על אוכלוסייה רחבה ביותר שסגורה בבתים ושמצבה הכלכלי הידרדר מאוד, וחלק מהם צוברים חובות בחודשיים האלה.

אני מבקש משר האנרגיה לפנות לרשות המים ולטפל בעניין הזה. הנושא השני זה נושא הסטודנטים, חבר'ה. כל פעם אני מעלה אותו מחדש: קבוצת הסטודנטים שממשיכה לשלם שכר דירה, שממשיכה לשלם שכר לימוד, אף אחד לא חשב לתמוך בה. אפשר לתמוך בה דרך האוניברסיטאות עצמן או דרך המל"ג, אבל אי-אפשר להשאיר אותה מאחור. הם נפגעים רציניים, רובם הפסיקו לעבוד, הוצאו לחל"ת או פוטרו מעבודתם, ולכן חשוב מאוד לטפל בהם באופן מיידי.

תודה, אדוני. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה, ואחרון הנואמים בחלק הזה יהיה חבר הכנסת משה ארבל. בבקשה, אדוני, דקה לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנכדה שלי קים הולכת לשיר "מה נשתנה" בסדר הזה לראשונה, בשיחת זום. והתשובה שלי אליה תהיה שכל כך הרבה השתנה בעולם הזה ובמדינת ישראל מאז הפסח שעבר. אבל דבר אחד לא השתנה, ביבי. הביבי זה אותו ביבי. מה שהשתנה הוא רק הפראיירים, שממשיכים להאמין לו וממשיכים להיות תמימים, ששואלים את הקושיות, או ליתר דיוק, אלה שלא יודעים לשאול את השאלות. אדוני היושב-ראש,

בשביל מה צריך ממשלה של 34 שרים בזמן שיש למעלה ממיליון מובטלים במשק? למה צריך לתת יד להמשך הרס מערכת המשפט ושלטון החוק בשביל להגן על נאשם אחד מאימת הדין? למה צריך להיכנע, ולהרים דגל לבן, לכל מה שהאמנו והבטחנו בשלוש מערכות הבחירות האחרונות? למה צריך לקבוע סטנדרט חדש של שחיתות ולעגן בחקיקה פרסונלית תקדים של ראש ממשלה מושחת, שיכול לכהן כאן בצורה בטוחה עד מתי שיחפוץ לעבור למשכן הנשיא? אני רוצה לשאול את בני גנץ וגבי אשכנזי: מה השתנה בכל מה שהאמנתם והבטחתם לציבור ולנו, כשהסתכלתם לנו בלבן של העיניים בכל חוגי הבית ובישיבות הסיעה? אני רוצה לשאול את חילי טרופר ומיכאל ביטון ויזהר שי: מה השתנה בהבטחה שלכם לממשלה צרה של 18 20 שרים? אני רוצה לשאול את מיקי, אורית ומירב: מה השתנה בכך שהסכמתם לוותר על כל מה שנכון וטוב למען אזרחי ישראל הצעירים והקשישים והחלפתם את זה בכיסאות עור הצבי?

ותעשו לי טובה, אל תחזרו על הסיפור שאתם מוכרים לעצמכם על קורונה או בחירות רביעיות, כי את זה אפילו קים, הנכדה שלי,

חג שמח, ושנדע ימים טובים יותר. תודה רבה. חבר הכנסת משה ארבל,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מסופר על מורי ורבי, רבי שלום משאש, רבה של ירושלים, שיום אחד ירד בזריזות במדרגות, חבר הכנסת מאיר כהן, אני סבור שתאהב את הסיפור. כשהגיע הרב משאש לקומת הקרקע נזכר ששכח את מקל ההליכה שלו, וביקש לעלות שוב ולהביאו. העוזר של הרב התנדב להביא את המקל, אך הקדים ושאל: כבוד הרב, לשם מה אתה זקוק למקל? ירדת במדרגות ללא כל קושי. הוסיף העוזר ותמה: שמתי לב שלעיתים קרובות המקל מונח על ידך ואינך משתמש בו כלל. ענה לו הרב משאש: כשהייתי צעיר לימים בעיר מקנס שבמרוקו פרצה מגפת טיפוס קשה, ורבים מחבריי נפטרו. אף אני חליתי וכמעט שעברתי מן העולם, חום גופי עלה מאוד והייתי על סף אפיסת כוחות. לולא התאחדה כל משפחתי בתפילה, ולולא מיטב הרופאים שטיפלו בי בזכות דאגתה של משפחתי, הייתי בעולם האמת. באותו לילה קשה חלמתי שאני מתרפא מן המחלה, ולמוחרת טיפלו בי בתרופה ניסיונית והתאוששתי. במהלך ההתאוששות נזקקתי למקל הליכה לתקופה מסוימת. שאל העוזר: אם כך, מדוע אתה עדיין מסתובב עם מקל ההליכה שנים רבות לאחר מכן? ענה לו הרב: המקל מזכיר לי העובדה שניצלתי, את חבריי הרבים שלא זכו לכך. כשהבראתי מן המחלה קיבלתי על עצמי לקחת איתי את המקל לכל מקום, כדי שאזכור ואכיר תודה על הדבר הזה בכל מקום ובכל זמן. אחרי שנצלח את התקופה המאתגרת הזו אני מציע לחשוב כבר היום על איזו מזכרת קטנה שתהיה לנו למצפן עד אריכות ימים ושנים. שפשוט תהיה שם, צמוד ללב, להזכיר לנו את הימים הללו. גם כשנחזור לשגרה ונרצה לריב על מקום חניה או סתם להתלונן, או להתרברב בכוחנו,

היא תמיד תהיה שם להזכיר לנו צניעות, ענווה ושמחה במה שיש. חג בריא, כשר ושמח.

תודה רבה, אדוני. נעבור לסעיף הבא על סדר-היום: הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (הסכם לפי סעיף 9), התש"ף 2020, בקריאה ראשונה, כפוף לקבלת פטור מחובת הנחה על שולחן הכנסת. יציג את הצעת החוק סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן, בבקשה. כאמור, רשימת הדוברים נסגרה, למי שנרשם. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, שלום, דוקטור. היו חסרים אתמול שלושה קולות, בזכותכם החוק עבר אתמול. יש רופא בקהל. יש רופא בקהל. אבל לא לעניין. לד"ר טיבי, חבר הכנסת טיבי, גם הכי נוח עם המסכה. הוא מרגיש טבעי עם המסכה. אבל זה לא כל כך רלוונטי, כי, חבריי חברי הכנסת, בהמשך לנאום של ידידי היקר מר משה ארבל, כשראיתי שמפעלי ייצור טילים עשו הסבה לייצור מכונות הנשמה, מייד עלה לי הפסוק "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות". ממש רואים את זה בחוש. מפעלים שייצרו טילים היום מייצרים, זה מה שאמר הנביא: "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות". מי רצה שנגיע לזה? הגענו לזה.

כפי שהצגת: הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (הסכם לפי סעיף 9), התש"ף 2020. כבוד היושב-ראש, הצעת החוק המונחת לפניכם,

מובאת לאישורכם במטרה להעניק סיוע מהיר למקבלי קצבאות שונות ולהורים לילדים לחג הפסח. מוצע להעניק את ההטבה באמצעות הסכם לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי בין המוסד לביטוח לאומי לבין הממשלה. סעיף 9 קובע כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת בשם הממשלה הטבות כמפורט לעיל על פי הסכם בינו לבין הממשלה, ולאחר התייעצות, ופה העניין, עם ועדת העבודה והרווחה ועם מועצת הביטוח הלאומי. ביום 5 באפריל 2020 קוימה חובת ההתייעצות על פי הסעיף עם מועצת הביטוח הלאומי. כיוון שנדרשת היוועצות גם עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אך זו טרם הוקמה, לצערנו הרב, ולאור הדחיפות, חבריי, באישור ההסכם לשם מתן המענקים בחג הפסח, מוצע לתקן את סעיף 9 כך שניתן יהיה לקיים היוועצות גם עם ועדת הכספים איפה עודד? או ועדה אחרת שתקבע הכנסת לצורך קיום חובת ההיוועצות לשם אישור ההסכם. אבקש מכם, חבריי חברי הכנסת, לאשר במהירות את הצעת החוק בקריאה ראשונה, ולהעבירה לוועדה שתקבע הכנסת להכנה לקריאה שנייה ושלישית, שגם זה, כמו אמש, ייגמר היום, בעזרת השם.

להסביר איך עבר החוק אתמול? נדמה לי שהוא פתח בזה. למה השאלה חשובה? א.

יש רייטינג אדיר לערוץ הכנסת, ועכשיו כל הציבור מתמקד בנאום שלך,

גם ברישה של הנאום אמרת את זה וגם בסיפה תאמר את זה. אדוני היושב-ראש, היו פה 63 חברי כנסת וחברות כנסת אמיצים, 62. 62 62. אחמד,

שאלת, תקבל תשובה. 62 חברות וחברי כנסת אמיצים, שהיו פה כל הלילה, כל הלילה, עמלו קשות, באמת במסירות נפש, שהדבר יעבור. שימו לב, לא הלכנו לישון,

ממשיכים את הפעילות הזאת, אותם אנשים.

אותם אנשים שהיו אתמול נמצאים היום,

אבל אריתמטית, זה ישולם לפני החג או אחרי? בועז, זה כל העניין, תקשיב לזה עכשיו. סגן השר, נעביר את זה,

הוא רוצה לשמוע איזה משפט שיעשה לו טוב. אריתמטית, 62 פחות שלוש זה לא מביא ל-61. היינו זקוקים לתמיכת הרשימה. לא אגיד את ההמשך. תומכי הטרור. תומכי הטרור. איזה תומך טרור שהציל אתכם, זה מה שאמרתי, לא שמעת את הרישה. אמרתי: "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות". לא רק במקום טילים, מכונות הנשמה,

סולידריות. להתייחס לנקודה, אנחנו התייחסנו,

וכנראה שגם נתייחס בעתיד.

תודה רבה לסגן השר.

לי שבדבר הזה יש קונסנזוס רחב כאן במשכן. נעבור לדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי.

ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת יזהר שי,

מוותר, חברת הכנסת קרן ברק, מוותרת. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. חברי הכנסת. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר,

חברים, ה-500 השקל האלה הם במסגרת השליפות. כלומר, בהיעדר תוכנית אמיתית להתמודד עם המצוקה הכלכלית של הציבור בארץ, אז שולפים, והשליפה הזאת היא של 500 שקל. כמובן שאנחנו, אני, לא נמנע מהציבור לקבל את הסכום הזה. אני אצביע בעד, אבל עדיין צריך לזכור שזאת לא תוכנית כלכלית, אלה פירורים, והפירורים האלה לא מספיקים למשפחות שזקוקות באמת לתמיכה, לעסקים שזקוקים לתמיכה. נדרשת תוכנית כלכלית, תוכנית כלכלית של רווחה. אנחנו צריכים לזכור שהציבור היום במצב קשה מאוד, סכנה בריאותית וגם כלכלית. היום יושבים בבית יותר ממיליון מובטלים רשומים, חוץ מאלה שלא נרשמים בלשכות התעסוקה, ויש עוד כמה אלפים או עשרות אלפים טובים שלא נרשמים בלשכות התעסוקה, וצריך לזכור את זה. ולכן, מה שנדרש באמת הוא שהמדינה, שהממשלה, תפתח את הכיס שלה ותפצה את העובדים שהוצאו לחל"ת או שפוטרו ב-100%. 100% השכר צריך להיות משולם כדי שאנשים יוכלו לשרוד את המצב הזה. צריך שהעסקים הקטנים יקבלו את הפיצוי, מה שנקרא, בדמות דמי אבטלה רגילים, כמו העובדים. ונקודה אחרונה: אנחנו כולנו מדברים על איך מנוהל המשבר הזה, ואנחנו יודעים שהמשבר הזה לא באמת מנוהל אלא מנוהל דרך שליפות. מדברים על מחסור בכוח אדם רפואי.

אנחנו כבר מעלים את זה בפעם העשירית או בפעם העשרים: יש בוגרי רפואה מחו"ל שיש להם עכשיו זכאות, כלומר הלימודים שלהם מוכרים. יש להם זכאות להיבחן בבחינות רישיון לעסוק ברפואה. האנשים האלה מוכנים לבוא ולהיכנס למערכת, רק שמשרד הבריאות ירצה להכניס אותם. אנחנו דורשים ומחכים. משרד הבריאות מוותר על אלפים רבים של סטודנטים לשעבר, רופאים מוסמכים ממדינות בחוץ לארץ.

תודה רבה,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת.

חוק, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא, שלוש דקות לרשותך, אדוני.

חברות

תומכי טרור, הוכיחו שהם כאלה, תומכי טרור, ונתנו את היד ופעלו נמרצות על מנת להעביר את הצעת החוק שבאת והצעת עכשיו. אז תודה רבה לכם ולכל אלה שהשתתפו. מגיע לכל המשפחות במדינה לקבל את הסכום הזה בתקופה כל כך קשה זו. בהמשך ישיר לדברים אני רוצה לומר שבעוד שבועיים יתחיל חודש הרמדאן. כידוע לכם, חודש הרמדאן, בנוסף להיותו מצווה דתית, צום ותפילות, הוא גם חודש שיש בו הרבה הוצאות כספיות. הוא מסתיים בחג אל פיטר, עיד אל פיטר, שגם בו ההוצאות של כל המשפחות תהיינה גבוהות בהתאם. לאור משבר הקורונה שפוקד את כולנו, אחוזי האבטלה והירידה אל מתחת לקו העוני מאפיינים כיום אלפי משפחות ערביות במדינה. במצב כזה, מאות אלפי אזרחים מוסלמים במדינה יתקשו להתקיים ויתקשו להתאים את עצמם למציאות הקשה הזאת. במצב דברים כזה אני חושב שהממשלה חייבת להתערב או ליצור סל מזון מסובסד שיכלול רשימה של מוצרי מזון בסיסיים וחיוניים לקיום של האנשים ושל המשפחות שלהם.

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת מתן כהנא,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנו בעיצומו של משבר קשה ואין לי ספק שהאוצר והממשלה מנסים לעשות הכול כדי שנצליח לצלוח אותו. אבל לצערי בתוכנית להצלת המשק יש בעיות לא מעטות. אחת מהן היא הקריטריון שאינו מעניק סיוע לעצמאים שהשתכרו ברוטו מעל 240,000 שקל ב-2018. יש שם קריטריון נוסף לגבי עצמאים, שבודק כמה מרוויח בן או בת הזוג, 340,000 למשק בית. הקריטריונים האלה מפספסים הרבה מאוד שכעת נמצאים במשבר אמיתי, ואני רוצה להקריא חלק מדברים היוצאים מן הלב שכתבה העיתונאית אמילי עמרוסי: "סליחה שהעזתי להתפרנס. בשלוש שנים וחצי מאז שהתגרשתי אני מפרנסת את ילדיי לבד. אישה הנושאת על גבה ארבעה ילדים. בשלוש שנים וחצי האלו ישנתי חמש שעות בלילה כדי להצליח לקנות קורת גג ולשלם חשבונות. עבדתי בכל דקה שיכולתי. חצבתי בארות במדבר.

השתמשתי בכישרון שלי, בחריצות, ביוזמה. נסעתי בכל הארץ להנחות סדנאות כתיבה, להעביר הרצאות, להנחות כנסים. כתבתי ספרים. פרסמתי מאמרים. התעוררתי בחמש בבוקר כדי לנסוע לשדר, הלכתי לישון מאוחר כדי לשלוח כתבה או טור. גידלתי ארבעה ילדים לתפארת בהשקעה ואהבה. לא לקחתי שקל מאיש, שילמתי עד האגורה האחרונה מע"מ, ביטוח לאומי, מס הכנסה, חשבתי שאם לא בשגרה, לפחות במקרה של קריסה קשה, הביטוח הלאומי יהיה המשענת שלי ושל חבריי העצמאים, עכשיו, כשאני לא יכולה לעבוד מול קהל, כי אין דבר כזה 'קהל', בביטוח הלאומי לא נותנים לי כלום,

לא דמי אבטלה.

סליחה שהעזתי להתפרנס". היא ממשיכה: "ביום שישי אמרתי ברדיו שהביטוח הלאומי מעל בתפקידו, לקח ממני כסף כדי לבטח אותי ובזמן אמת לא נותן לי פיצוי. כשהגעתי הביתה מהרדיו" חיכתה הודעה מהביטוח הלאומי: "מכתב בתיבת הדואר עם דרישת תשלום על סך 18,000 שקלים על הפרשים משנה קודמת, האיש הרזה, שנשא על כתפיו את האיש השמן, נשכב על הרצפה בבית והסתכל על התקרה, מאין יבוא עזרי". כמו אמילי יש עוד מאות אלפי עצמאים ובעלי עסקים קטנים שהסיוע לא מגיע אליהם. חייבים להתאים את הקריטריונים כדי שנוכל להציל את אלו שמחזיקים את המשק על הכתפיים שלהם ומפרנסים יותר מחצי מהעובדים במשק.

תודה, אדוני. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. תודה, אדוני היושב-ראש. החוק הזה הוא חוק נחות.

500 שקל לכל ילד ולכל קשיש הוא המעט, המעט מאוד, שהממשלה והמדינה יכולות לתת לאזרח בשעה קשה זו לכולנו.

שזה יהיה יותר,

מדינת ישראל היא מדינה עשירה, יכולה לתת יותר.

למרות ההסתייגות, למרות שהתוכנית היא לא אופטימלית מבחינתנו, ההעברה, כמו שעשינו אתמול, בעצם זה לא אתמול, זה היה לפני כמה שעות, בבוקר, נעשה היום. אנחנו ברשימה המשותפת, אדוני, נצביע בעד ההצעה הזאת, כי חשוב לנו שכל משפחה תקבל את הסכום הזה לארבעת הילדים הראשונים, וכך גם הקשישים. בעצם הימים האלה, כאשר יש משבר, התקבלה החלטה, ואתמול התפרסמה, שמערכת הבריאות תגייס מאות רופאים למחלקות הקורונה, שעדיין לא נקלטו. יש, אדוני, רופאים שסיימו בחוץ לארץ, בוגרי בתי ספר לרפואה מוצלחים, וצריך לקלוט אותם כדי שיתרמו מהידע והרצון הרב לעזור ולסייע למערכת

אחים ואחיות, טכנאי רנטגן, פניתי גם בקשר אליהם, גם טכנאי רנטגן, גם אחים ואחיות, וכל מקצועות הרפואה: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ומקצועות נוספים. יש רצון עז לתרום ולסייע. אני מקבל, כך גם חבריי, המון פניות של אנשים שרוצים להירתם למאמץ הזה, למלחמה נגד הקורונה. מכובדי היושב-ראש, אתמול הצבענו על חוק משק המדינה, חוק-יסוד 90 מיליארד שקלים. גם שם אני אומר שאפשר היה יותר. אתם יודעים, בארצות הברית 2 טריליון דולר, אנטאנס, 2 טריליון דולר, הכניסו יד לכיס והעבירו לאזרחים. מדינת ישראל הייתה צריכה לעשות יותר, אבל אפשרנו את העברת החוק הזה כי כולנו בעת מצוקה וזו העת לערבות הדדית, למרות חילוקי הדעות. התייחסנו אל הנושא הזה כאל נושא חשוב ורגיש בתקופה קשה. אנחנו ערב חודש הרמדאן, אדוני היושב-ראש, ויש יותר הוצאות. חברי ווליד טאהא דיבר על כך. אני קורא לאנשים לא להתקהל ולהיענות בכל עת ובכל זמן להוראות ולהישאר בבית, ולהוציא פחות, כן, להוציא פחות. אבל צריך גם להקשיב לצורך של משפחות רבות לעשות את החודש הזה עם יותר הוצאות מאשר כרגיל. תודה, אדוני. ולכן אנחנו רוצים שיקשיבו, ואם זו לא תהיה הממשלה, אז עמותות החברה האזרחית (אומר בערבית: והערבות החברתית,) עזרה הדדית, ערבות הדדית, הן הפתרון בשלב זה. אני מודה לך,

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת ח'טיב יאסין, בבקשה. אימאן, אימאן.

אימאן ח'טיב יאסין. א-סלאם עליכום ורחמת אללה וברכאתה. עם פרוץ מגפת האבטלה,

מגפת האבטלה, מיליון מובטלות ומובטלים יש לנו כיום, ומי יודע עוד כמה יהיו, פניתי למנכ"ל הביטוח לאומי וגם לשר הפנים בבקשה שהגיעה אליי מהרבה נשים ואנשים, שביקשו עזרה גם לילדים וגם לקראת החגים. אני מודה ומתוודה שאני מברכת על היוזמה, אבל 500 שקלים לא יעזרו לכלום. ומה עוד שמדובר על ארבעה ילדים. מה לעשות שיש משפחות שיש בהן ארבעה צעירים מובטלים בתוך הבית, ואין שום הכנסה? ולא רק זה, הם צריכים לשלם גם שכר מעונות ושכר לימוד וכל מה שכרוך בזה. אני עומדת כאן ותוהה ושואלת את עצמי וגם את כל האחראים על הנושא הזה: מה כן ביכולתנו לעשות כדי שיהיה יותר טוב? מה כן ביכולתנו לעשות כדי לתת את הכסף הזה למי שהוא באמת נחוץ לו? אמרתי את זה ואומר את זה שוב פעם: אני דוגלת בצדק חלוקתי. צריך לתת לנזקקים. לא יעזרו ולא יוסיפו 500 שקלים לבן אדם שלא צריך אותם, אבל הם כן יוסיפו לנזקקים. אל לנו לשכוח שלפני המגפה היו לנו 52% מהילדים בחברה הערבית מתחת לקו העוני. מה המצב עכשיו בכלל בחברה הישראלית? אני דורשת ממקום זה שתהיה תוכנית כוללת. חברי ג'אבר דיבר על הנושא של המים, ואני כאן מעלה עוד סוגיה, הנושא של החשמל, שהוא עוד יותר יקר ועולה עוד יותר לאנשים. כולנו עכשיו בבתים, וזה מצרך בסיסי שאי-אפשר לוותר עליו, אז למה שבתקופה הזאת לא תינתן האפשרות להנחה במחירי החשמל באחוז מסוים, לפחות לתקופה, עד שהדברים יתבררו? וגם המים. גם המים, בנוסף למים. אבל אני מדברת על החשמל באופן ספציפי, וגם בבקשה כזאת אני פניתי למנכ"ל חברת החשמל. לגבי חודש הרמדאן, חבריי וחברותיי, חודש הרמדאן הוא חודש של קדושה, של התקרבות לאל, של חשבון נפש, של אנושיות. נכון, הוא לא חודש של אוכל והוא לא חג, אבל בחודש הזה, 30 יום, יום-יום אנחנו צריכים סעודה לכל המשפחה, סעודה מכבדת ומכובדת, שתשאיר אותנו בריאים, אם הצלחנו לצלוח את הקורונה.

אז אני מבקשת שתהיה התייחסות לחודש הזה, ושכולנו נצליח להיות בני אדם ולעזור אחד לשני גם בחודש הזה,

שיהיה ברוך לכולנו. תודה רבה. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האזרחים שרואים אותנו עכשיו, חבר'ה, אנחנו בתקופת חגים. חודש אפריל הוא חודש רווי חגים, וזה מבורך: אנחנו בשבוע הפסח, רמדאן בסוף החודש ושבוע הפסחא גם כן מסתיים השבוע, (אומר בערבית: שבוע הפסיון.) זה,

ועוד פעם המדינה וראש הממשלה אינם רואים את האזרחים של המדינה. המדינה מתמקדת באוכלוסייה אחת בלבד ודואגת, ליתר דיוק, לאוכלוסייה אחת בלבד. זאת מדינה שאינה רואה. אלה אזרחים שקופים מבחינתה, לכן גם הצרכים של האזרחים הללו הם שקופים. וזה מה שמתחולל בחודש האחרון או בשבועיים האחרונים במשבר הקורונה. משבר הקורונה הראה עוד פעם שהמדינה מזניחה את האוכלוסייה הערבית, לא רק במשבר. זה המבחן של המצב הבריאותי, המצב הקולקטיבי, של היישובים הערביים. רמת תחלואה גבוהה יותר. אנחנו אוכלוסייה בסיכון כי יש אצלנו יותר מחלות לחץ דם, יותר סוכרת, רמת עישון גבוהה יותר ותחלואת סרטן גבוהה יותר. היישובים סובלים מתשתית בריאות נחותה לאורך עשרות שנים, ללא טיפול הולם. המדינה, גם בעת המשבר, לא ראתה את זה, ורק אחרי התערבות מסיבית של הרשימה המשותפת ושל חברי כנסת מהרשימה המשותפת וועדת הקורונה החלו להתבצע בדיקות לקורונה ביישובים הערביים. לשמחתנו, הבדיקות היו מאוד נחוצות כדי שנדע את המצב לאמיתו. האם אין מחלה באמת או שיש תחלואה נמוכה, בגלל כל מיני סיבות או בגלל שהאוכלוסייה הערבית אכן הייתה ממושמעת ושמעה להוראות משרד הבריאות? מכיוון שאנחנו יודעים שאנחנו סובלים ממצב בריאותי נחות ומהיעדר תשתיות, ואנחנו יודעים באוכלוסייה הערבית שהטיפול בנו יהיה בסוף בגלל שהממשלה לא רואה אותנו, לכן נשמרו יותר והיו ממושמעים יותר להוראות, ואנחנו רואים שרמת התחלואה נמוכה. אנחנו מקווים שהיא תישאר ככה. הקערה העמוקה, יש הזנחה ויש אפליה, גרמה לכך שהאזרחים הערבים ינקטו שבעתיים את ההוראות ויהיו יותר זהירים בהתנהגותם ובמפגשים ובריחוק הפיזי. כאן אני רוצה לעבור, במשפט, לתוכנית הכלכלית. חברי אחמד טיבי אמר שאתמול הרשימה המשותפת תמכה בתוכנית, למרות שאנחנו מתנגדים למהותה של התוכנית, במשפט,

ולמרות שאנחנו יודעים שהתוכנית גרועה, יודעים שאינה הולמת את המציאות והצרכים ויודעים שאינה מספקת את הצרכים של הכלכלה הערבית. עד עכשיו, אפס הלוואות לעסקים קטנים בחברה הערבית.

אף עסק ערבי לא קיבל הלוואה, לפי נתוני משרד האוצר. העסקים הקטנים סובלים מאי-נגישות של הלוואות. גם פיזית,

וגם כל הטיפול בהלוואות לוקה בחסר. אנחנו יודעים שהמשבר האמיתי יהיה אחרי שנצא מהמשבר הבריאותי. ענף התיירות יחוסל כמעט לגמרי וייקח לו הרבה חודשים להתאושש, וגם התעשייה והבנייה. ואלה הענפים שמועסקת בהם בהעסקת יתר האוכלוסייה הערבית.

לכן המשבר יהיה כפליים, וצריך להתחיל להתכונן מעכשיו. איפה אדוני סגן שר האוצר, שהיה איתנו? צריך לטפל בזה מעכשיו. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה.

בשעה 16:00 יש עוצר. הודיעו שהעוצר ב-19:00, וחברי הכנסת מוחרגים,

לא משנה, אבל עומדים בפקקים.

הניסיון שלי בשנה האחרונה הוא שאנחנו באמת חריגים במובן הכי שלילי של המילה, אבל זה לנושא אחר,

בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, היום נאשר למעשה מתנות סמליות לחג, שי צנוע בן 500 שקלים לילדים, לזקנים, לאנשים עם מוגבלויות. אנחנו נצביע, כמו שאמרו חבריי קודם, בעד המתנות הללו, משום שעדיפה מתנה סמלית ודלה, למה?

על פני כלום. אני לא אמרתי שאני לוקח לעצמי. אני אישית מוכן לוותר ולתרום, למרות שתרומה זה לא מה שמאפיין צדק. כפי שאמרתי, עדיפה מתנה סמלית ודלה על פני כלום. אבל 500 שקלים לא מתקרבים כהוא זה לתמיכה שלה זקוקים אזרחי המדינה. הם גם לא מתקרבים למה שהמדינה הזאת חייבת לאזרחים שלה. זה מתחבר גם לתוכנית so called, הייתי אומר במירכאות, "התוכנית הכלכלית", שאושרה אתמול. אנחנו הצבענו בעדה ברשימה המשותפת, לא משום שהתוכנית הזאת טובה. אמרו חבריי קודם, התוכנית הזאת רעה, אבל אין כרגע אחרת. כל סיוע, קטן ככל שיהיה,

אני גאה, ומודה לחבריי ברשימה המשותפת שעשו אתמול לילה ארוך ונאבקו כדי להוסיף, למשל, שכר לצוותים רפואיים. אבל אני רוצה בכל זאת להגיד משהו על התוכנית, מה שנקרא התוכנית הכלכלית. התוכנית הכלכלית של האוצר היא לא תורה משמיים והיא לא גזרת גורל. היא לא מה שניתן לעשות בגדר האפשרי, מה שנקרא, היא מה שרוצים לעשות ראש הממשלה, שרים ופקידים. ראינו אותם מרקדים אמש בוועדה ריקודי טרנטולה, הייתי קורא לזה, במובן שלילי, מסיבות פוליטיות. התוכנית היא פוליטית אידיאולוגית, בואו לא נשלה את עצמנו. היא לא תוכנית כלכלית גרידא, היא תוכנית פוליטית אידיאולוגית, שמונחית על ידי מה שכינה ג'וזף שטיגליץ, שהיה כלכלן ראשי של הבנק העולמי, פונדמנטליזם של השוק. זה ניאו-ליברליזם קיצוני, נבזי. הייתי אומר שעכשיו מילטון פרידמן מרקד ומזמר מזמורי הלל והודיה בקברו. הוא היה התלמיד שלו. חברי הכנסת, מה היה המהלך הכלכלי הראשון והמשמעותי ביותר של הממשלה בימי הקורונה? לפתוח את הסכר ולאפשר פיטורים המוניים בדמות חופשות ללא תשלום. זה הדבר הראשון שעשו. שלחו מיליון עובדים הביתה. מה היה אפשר לעשות אחרת? את אותו הכסף פלוס להשקיע בהצלה של מקומות עבודה, בשמירה על ותק של עובדים, בתנאים טובים לעובדים, בדמי אבטלה לעצמאים, בקרן פיצוי לעצמאים ולעסקים קטנים. ומה עכשיו תעשה הממשלה? נא לסיים. אני מסיים, ברשותך עוד כמה שניות. היא תמשיך לחלק לא יותר מאשר שאריות ועצמות. כלום ושום דבר לעצמאים, כלום ושום דבר לעסקים קטנים ובינוניים, מענקים מגוחכים, פירורי רעב למובטלים ולשכירים. תמשיך להזניח, הזנחה פושעת של קשישים, של האזרחים הערבים, של אוכלוסיות מוחלשות.

משפט אחרון, ברשותך. יום אחרי הקורונה אנחנו נישאר כאן עם אבטלה בשמיים, עם קבלני כוח אדם שיעסיקו מאות אלפים בתנאי ניצול מחפירים, עם מאות משפחות בחובות עתק ועם שוק אפור פורח. אל תגידו לא ידענו, כי יש דרך אחרת. תודה רבה, חבר הכנסת

חבר הכנסת עוזי דיין, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת גדי דסטה יברקן. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, על הילדים שיקבלו כמענק את 500 השקלים נוספו גם הנכים בישראל. ללא ספק, החלטה מבורכת, אבל יש קבוצה אחת שבשלב הזה לא מקבלת את 500 השקלים ואלה נכי צה"ל.

לא מרצון רע, אבל המצב הוא רע. בגלל שהנכים מטופלים על ידי האוצר והביטוח הלאומי ונכי צה"ל על ידי משרד הביטחון. אנחנו עוסקים בדבר וכולם מעורבים בו, ולמען האמת עם רצון טוב, אבל בשלב הזה עוד אין תוצאות, כך שייווצר מצב שמחר, ערב חג החירות, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות כל מאמץ, אנחנו נעשה אותו בוועדת הכספים, עם משרד הביטחון ועם משרד האוצר. אנחנו חייבים לקבוצה הזאת חלק גדול מחירותה של ישראל. כך נעשה שבערב חג החירות נכי צה"ל יקבלו, כמו כל הנכים, את 500 השקלים.

תודה רבה לחבר הכנסת דיין. חבר הכנסת יברקן, בבקשה. אחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר טיפה על התוכנית שאושרה אתמול, התוכנית לעסקים ולכל אלה שיצאו לחל"ת, אזרחי ישראל שזה נכפה עליהם בגלל הקורונה. בחלק מהתוכנית גילינו שזוג שלצורך העניין יש לו עסק קטן, אם אחד מבני הזוג עובד, מעל איזושהי הכנסה מסוימת לא נותנים את המענק לאחד מבני הזוג שיש לו עסק.

יש אנשים שאכן התוכנית הזאת לא מכסה את כל ההפסד שלהם בעקבות הקורונה. אני חושב שבאוצר צריכים לחשוב על זה. לא יכול להיות מצב שאנשים שעבדו 20 פלוס שנים ויש להם עסק, גם אם הוא עסק בינוני וקטן, ופשוט בגלל שאחד מבני הזוג מרוויח עכשיו הם לא יכולים לקבל שום דבר. הם סגרו את החנות ואת העסקים שלהם, אין להם הכנסה נוספת כרגע, ויכול להיות שאחד מבני הזוג מקבל 100 שקלים יותר מהסכום שאמרו שממנו לא מוסיפים כסף או בעל העסק לא יוכל לקבל כסף. בעיניי,

בשעה כזאת לא צריך לעשות את החישובים האלה, כמה גרושים הרוויח אחד מבני הזוג, במקום לתת לו את הפיצוי כדי לעבור את החגים ואת התקופה הזאת. דבר נוסף, לגבי הקשישים, ודיברתי על זה גם במליאה וגם בוועדות. אני חושב שכל היחס של מדינת ישראל לנושא הקשישים, לאזרחים ותיקים, לאנשים שעד לא מזמן הקימו את המדינה הזאת, היו שותפים למפעל הציוני, והם עכשיו זרוקים, ממש זרוקים, בבתי אבות על ידי המדינה, הם בעצם מחוץ לפס הייצור הזה. אני חושב שלפני שזה כלכלי קודם כול זה לא מוסרי, זה לא ערכי. כי מה לעשות, לטבע יש חוקים משלו, כל אחד מאיתנו יום אחד, אם יזכה להגיע לגיל כזה, יהיה במקום הזה. ולכן, השינוי המחייב במדינת ישראל הוא קודם כול איך אנחנו מתייחסים להורים שלנו, למבוגרים שלנו, ולא רק עכשיו, בתקופת משבר בין-לאומי, כל התוכנית הזאת זה בלוף. לא כל התוכנית הזאת, אבל יש בה חורים. תן לי מישהו אחד שהוציא מהם כסף, בועז יקירי, אנחנו כרגע נמצאים במשבר. התוכנית הזאת לא מושלמת, כולנו כאן מצביעים, התוכנית הזאת לא מושלמת, אבל אני יכול להגיד לך שזה בהחלט משהו שהיה ניתן לעשות, וטוב שעשו. אפשר לתקן. זו לא תוכנית שאני אומר לך,

זה הכי טוב שיכולנו לעשות. אפשר לתקן, אבל יחד עם זאת, נא לסיים. יום אחרי הקורונה הזאת, אני חושב שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחשוב באמת איך אנחנו מתייחסים להורים, לזקנים, לאנשים שבנו את המדינה. יום אחד גם אנחנו נהיה במקום הזה, והלוואי ונזכה להגיע לגיל הזה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אחרון הדוברים, ולאחר מכן נעבור להצבעה. גברתי המזכירה, אם אפשר לצלצל ולהודיע לחברי הכנסת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, שנתת לי לדבר. קודם היה כאן סגן שר האוצר, שבא והסביר איך בלוק הימין ביחד עם הרשימה המשותפת הצליחו להעביר אתמול חוק, ויגיעו 500 שקלים למשפחות. אבל אני רוצה לדייק ולהשבית קצת את השמחה הזאת. ב-1 באפריל ראש הממשלה הצהיר, זה היה לפני שישה ימים, שכל משפחה תקבל 500 שקלים על כל ילד. היום אנחנו ב-7 באפריל, מחר ערב פסח, ולא תהיה משפחה אחת, משפחה אחת, שתקבל את ה-500 שקלים. במקרה הטוב זה יגיע ביום ראשון.

סיפור של חלמאות, של חוסר מנהיגות, של ניצחון הביורוקרטיה על המהות. ושל זלזול. היו הצבעות, וכל הבית הזה, אין אופוזיציה וקואליציה, כולנו בעד כל ההחלטות האלה של הממשלה, למרות שיש לנו הרבה מאוד הערות והרבה מאוד סוגיות שאנחנו רוצים לדבר עליהן, גם את ה-500 שקל יש משפחות שלא מקבלות, אבל נשים את זה שנייה בצד. אמרנו לראש הממשלה, כולנו תומכים. הגיעו כל ההצבעות, היינו בעד. היו חסרים קולות, הגיעו מהרשימה המשותפת והצביעו. הכול עשינו בשביל שזה יעבור, ועדיין כסף לא מגיע.

התברר שההשווצה הזאת, שהייתה על ההצבעה אתמול עד 03:00, שכחה להגיד שההצבעה הייתה מיותרת.

כי אחרי שהצביעו התברר, אני לא מאמין שאני אומר את זה, שהמדפיס הממשלתי ישן, אי-אפשר להדפיס את זה, לא בכאילו, את זו ספציפית, את הצעת החוק על דף בצבע כחול. בגלל זה אי-אפשר לקיים את הדיון. יושב-ראש הכנסת בני גנץ נעל את הישיבה במקום להשאיר את הישיבה פתוחה, חוסר ניסיון, ואז אנחנו הגענו למצב שעכשיו,

אנחנו הולכים להצביע על ההצעות האלה כמה שיותר מהר, וגם אם עכשיו אנחנו נצביע ונאשר הכול, עדיין הכסף לא יגיע לפני החג.

כי אם אתמול האוצר לא סיפר כל מיני דברים, ואנחנו גילינו שצריכה להיות חובת היוועצות, ועכשיו אנחנו משנים את החקיקה כדי שנעשה את ההיוועצות הזאת, אז עכשיו ביטוח לאומי אומר שגם אם היום נאשר את זה, עד מחר הוא לא יספיק להעביר את הכסף, לא יספיק ללחוץ enter על המקש בשביל שלכל המשפחות במדינת ישראל יגיעו 500 השקלים. אז מה שקורה כאן זה שראש ממשלה לפני שבוע הודיע שהוא יעביר כסף. כל חברי הכנסת, בלי קשר לקואליציה ואופוזיציה, אמרו שהם תומכים בזה, אבל מדינת ישראל, שכביכול אמורה להיות מדינה מתוקנת, במצב חירום לא הצליחה להעביר את הכסף למשפחות האלה, ואנשים בחג יצטרכו לבקש נדבות.

תודה, אדוני. תמו הדוברים. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (הסכם לפי סעיף 9), התש"ף 2020. גברתי המזכירה,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, בעד קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין,

אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח אני רק מבקש מחברי הכנסת שהצביעו, שיוכלו לעזוב את המליאה על מנת שחברי כנסת אחרים יוכלו להיכנס כדי שנשמור על הכללים.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, בעד אימאן ח'טיב יאסין, בעד מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת

בעד בועז טופורובסקי, בעד אחמד טיבי, בעד יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, בעד היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון, בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, בעד אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו,

סונדוס סאלח, בעד יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח יצחק כהן, בעד קרן ברק,

סעיד אלחרומי, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, בעד עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, אינה נוכחת אורלי פרומן, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, בעד יבגני סובה, בעד יובל שטייניץ, ישנו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יזהר שי, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח אילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד אני אחזור על השמות. סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח

אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ,

צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינו נוכח מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת יעקב טסלר, אינה נוכחת חילי טרופר, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת אלי כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן,

אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח

אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר,

טלי פלוסקוב, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח אילת שקד,

אם כך, תוצאות ההצבעה: 29 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני מודיע שהצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הכספים של הכנסת להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטת הוועדה הזמנית לענייני כספים בדבר תיקון טעות בחוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020). תודה. תודה רבה למזכירת הכנסת, אני מכריז על הפסקה. המליאה תתחדש כשתודיע מזכירות הכנסת, אחרי ישיבת ועדת הכספים.

נפסקה בשעה

חבריי חברי הכנסת, אנחנו מחדשים את דיוני המליאה.

משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020). לקראת הצבעה אני מבקש מיושב-ראש ועדת הכספים להציג את ההחלטה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בחוק-יסוד:

קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי,

נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי,

אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו,

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש, הגבלת פעילות) (תיקון מס' 3), התש"ף 2020, החלטה מס' 4964, תקנות שעת חירום (הגבלות מספר העובדים במקום

קודם כול, עזרה ראשונה למי שזקוק לה באיזושהי דרך לפני החג או אפילו במהלך החג. זה נכון שלא הצלחנו לקבוע דיפרנציאציה כפי שרצינו,

והמענק הזה ניתן רוחבי.

הממשלה רוצה להעביר את המענק הזה בכנסת, מן הראוי היה שלפחות כל נציגיו בוועדת הכספים היו נוכחים. בסופו של דבר באמת הגיעו הנציגים. אדוני, שלחו את קטי, בסדר. אגב, תמיד אלה שמגיעים סופגים את הנזיפה בגין אלה שלא הגיעו. בסופו של דבר, מאיר, זה אושר. ואני אומר לך, מעבר למילה הטובה, אני חוזר ואומר: התגלגלה לידנו זכות גדולה להיות אלה שמאשרים מענק ערב חג הפסח.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכספים הזמנית חבר הכנסת פורר. אני מצטרף לברכות גם לעוסקים במלאכה, גם לחברי הוועדה, גם לנוכחים במליאה. לא טריוויאלי אבל זוהי חובתנו. אם כך, נרשמו הסתייגויות להצעת החוק. חבר הכנסת טיבי ינמק בשם כל הקבוצה. יש שתי הסתייגויות. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, למה אתם עדיין פה? תראה איך אתה שם את המסכה בצורה כל כך מקצועית, חבר הכנסת טיבי. למה אתם עדיין פה? אחמד, אתה לא הורג אותנו אבל אתה מוציא לנו את הנשמה. את זה לא אומרים על ערבים. הבדיחה במקור היא לא ככה. על כל פנים, אדוני היושב-ראש, היום השלמנו את מה שהתחלנו אתמול. אתמול הייתה הצעת חוק לגבי חוק משק המדינה, 90 מיליארד שקל. חוק-יסוד שעבר עם 62 חברי כנסת ומי שהטה את הכף והעביר אותו היו שלושה חברי הרשימה המשותפת. שלושה חברי כנסת ערבים שחרדים לציבור כולו.

ואמרנו שהתוכנית היא לא אופטימלית. יש לנו המון ביקורת עליה, היא לא מספיק נדיבה, היא לא מכסה את כל הדרישות שלנו ולא מכסה את כל הדרישות של הציבור. היום הצעת חוק ביטוח לאומי (תיקון מס' 213) 500 שקל לכל ילד עד ילד רביעי, כולל, ונכים וקשישים. אנחנו ברשימה המשותפת הגשנו שתי הסתייגויות,

אחת מדברת על מספר הילדים, חמישה או לחלופי-חלופין שישה, או להפך. וההסתייגות השנייה היא לעניין ההסכם בדבר תשלום מענק חד-פעמי בעד חודש אפריל 2020: שישולם המענק גם לעובד שגילו אינו עולה על 20 ובלבד שעבודתו הופסקה עקב משבר הקורונה עד ליום ז' בניסן, 1 באפריל 2020, והוא עבד 12 חודשים לפחות. אני רוצה להסביר את ההסתייגויות תוך כדי כך שחברי הליכוד, שהגיעו כאורחים למליאה,

היה דיון רציני בוועדה. אתמול סיימנו ב-03:00, היום מהבוקר יש דיונים. לגבי המספר 4, אני חושב שזה לא מקרי שמישהו בחר את המספר 4. כי מעל ארבעה זה נוגע ומיטיב עם משפחות ערביות וחרדיות. מעל ארבעה זה מיטיב גם עם חרדים וגם עם ערבים. אלה שתי אוכלוסיות מוחלשות, ביישובים מאשכולות נמוכים ומצב סוציו-אקונומי נמוך יותר מאשר משפחות שיש בהן אחד, שניים, שלושה, ברעננה, ברמת אביב, בהרצליה. לכן, מן הדין לחשוב דווקא לבוא לקראת המשפחות האלה, שיש להן חמישה ילדים או שישה ילדים. וזה כולה עוד תוספת של עוד 500 שקל, אם זה חמישה ילדים. האמת היא שלראשונה מזה תקופה ארוכה לא תיאמתי עם המפלגות החרדיות.

כי הנחתי שאוטומטית המפלגות החרדיות יתמכו בהצעה להגדיל את מספר הילדים. הנציג האולטימטיבי של המפלגות החרדיות בוועדה היה חבר הכנסת אבוטבול, האדון הנכבד משה אבוטבול. הוכיתי בתדהמה כאשר הוא פשוט לא הצביע יחד עם הרשימה המשותפת על הצעה שמטרתה,

כהנא, אסמע, שווייה-שווייה. אני חייב להגיד. אני אגיב. אתה לא חרדי. ברגע זה יש פיצול של מסך הטלוויזיה. הוא חרדי, אתה לא חרדי. בצד אחד חבר הכנסת טיבי,

יש כאן דרמה. דרמה גדולה במליאה. אתה רוצה ללכת הביתה או לא רוצה ללכת הביתה? למה אתה אומר: אני רוצה להגיב? מה, אבל אתה הזכרת את השם שלי.

אזכור השם לא מחייב תגובה, רק אזכור השם. אגב, תוכל בהודעה אישית אחרי שנלך הביתה, אחרי ההצבעה.

האמת, הופתעתי. אתה חבר כנסת רציני. אתם בדרך כלל דואגים למשפחות, איך אצל היהודים, ברוכות ילדים. כי אצל הערבים, מרובות ילדים, אתם אומרים.

אצל היהודים זה ברוכות ילדים. גם בסמנטיקה. אצל להקת הברירה הטבעית הם צמצמו את הפער בשיר שלהם. נכון, נכון. הוועדה הצביעה והרגשנו שם, שלושה נציגי הרשימה המשותפת, לבד.

בקשר להסתייגות השנייה, שהסביר אותה עמיתי חבר הכנסת

אנחנו חושבים שגם מי שמתחת לגיל 20 ועבד בשנה האחרונה, מגיע לו מענק. ניסינו אתמול כל היום מול שי באב"ד, מול האוצר, ולא הצלחנו לשכנע אותם בנקודה הזאת. הכנסנו אותה כהסתייגות נוספת, כמאן מרה, עוד פעם כדי לנסות ולשכנע אתכם להצביע בעדה. אני מבקש, בשם הרשימה המשותפת, לגלות הבנה ואמפתיה לדרישה שזה יהיה או שישה ילדים או, לחלופי-חלופין חמישה ילדים. ניר, זה לא חל לגביך, זה חל לגבי משפחות מסוג אחר. זה הם ואנחנו, זה הם ואנחנו. לי יש שתי בנות והן מעל גיל 18, כך שאני לא נהנה מהחוק הזה בכלל. אחמד, בהסתייגות השנייה לא היית מובן. אני רוצה מילה טובה, הערה במקום. בהסתייגות השנייה, עופר, אסמע, לא היינו לבד. היינו ארבעה, לא שלושה, כי טופורובסקי הצביע בעד ההסתייגות של מתחת לגיל 20. כל הכבוד, בועז. מגיעה לך מילה טובה. אתה לא בעד צעירים בין 10 ל-20? אני בעד זה, גם גיל עשר, צעירים בין 18 ל-20? אתה בעד?

לא אמרנו ערבים או יהודים, כי התחילו קונוטציות של עודד פורר, יושב-ראש הוועדה, וכהנא. כהנא, אמרת משהו?

לא אמרנו יהודים ערבים. כולם.

אנחנו העלינו את ההצעה שמי ששירת שירות צבאי והוא יהודי, יקבל בונוס על ה-500 שקל.

אמרת: בתנאי שתתקבל ההצעה שלנו על

קשרת את זה. על כל פנים, רבותיי, אני מבקש להצביע,

על שתי ההסתייגויות האלה ולתמוך בהן.

תודה רבה, אדוני. אם כך, ואני מניח שדיברת בשם כל קבוצת חברי הכנסת, אז אנחנו נעבור, מכיוון שלא נרשמו דוברים, אנחנו נעבור להצבעה על ההסתייגויות. תהיה הצבעה שמית, אז זה קצת ייקח זמן.

מכיוון שאין אפשרות אחרת בעת הזאת. אז בעד סבלנות. אם כך, נעבור להצבעה. לשם החוק אין הסתייגויות. אז אנחנו, אם היית גפני ויושב-ראש הוועדה, היית עושה איתו עסקים טובים, לא תמכת בגפני, אני חלק מהתוצאה, זה חלק מהתוצאה, הפעם הראשונה, טוב, חברים. חבר הכנסת אבוטבול, חבר הכנסת טיבי, מיצית את מלוא זמן הדיבור שלך, ואנחנו מבקשים לעבור להצבעה. אנחנו לא מפריעים בזמן ההצבעה. אנחנו מבקשים להצביע על שם החוק ועל סעיף 1, שאין עליהם הסתייגויות. נצביע על שני הסעיפים האלה כנוסח הוועדה.

גברתי המזכירה, בבקשה. על שם החוק והסעיף הראשון לחוק, כהצעת הוועדה. בבקשה. חברים, חברים, סליחה, חברים, אם לא תדברו, תבינו. אנחנו כרגע מצביעים על ההסתייגויות. מכיוון שעל שם החוק ועל הסעיף הראשון לחוק אין הסתייגויות, מצביעים עליהם כהצעת הוועדה. מי שבעד הצעת הוועדה, יצביע בעד. מי שנגדה, יצביע נגד. מתי נצביע על ההסתייגויות? כשנגיע לסעיפים הרלוונטיים להסתייגויות. בבקשה, מזכירת הכנסת.

משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח

אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינו נוכח סעיד אלחרומי, בעד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס,

אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, בעד יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי,

קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינו נוכחת ציפי חוטובלי,

אימאן ח'טיב יאסין,

מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי, בעד יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא,

ע'דיר כמאל מריח, אינו נוכחת עופר כסיף, בעד אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח אבי ניסנקורן,

בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, בעד יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה,

עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, אינה נוכחת אורלי פרומן, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר,

אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח יזהר שי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת יש עוד מישהו מחברי הכנסת במליאה או בסביבתה,

בחדרים, שלא הצביע?

אם כך, אפשר לסכם את ההצבעה. אם כך, חברי הכנסת, 22 בעד. אין נמנעים.

מס' 1, לסעיף 2, של חברי הכנסת איימן עודה, אנטאנס שחאדה,

עבאס מנסור, עאידה תומא סלימאן,

עופר כסיף, היבה יזבק, אוסאמה סעדי,

סמי אבו שחאדה, סונדוס סאלח ואימאן ח'טיב יאסין, להלן: קבוצת סיעת

על כמה? על חמישה אתה משאיר ועל שישה אתה, מאה אחוז. אז אנחנו נצביע על הסתייגות 1, לסעיף 2, שלפיה ישולם מענק גם בעד הילד החמישי. מי שבעד ההסתייגות, יצביע בעד.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, בעד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, נגד קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, נגד אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין,

מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי, בעד יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון,

אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא,

ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, בעד אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, בעד יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה,

עודד פורר,

טלי פלוסקוב, אינה נוכחת אורלי פרומן, נגד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר, נגד יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, נגד יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח יזהר שי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי,

אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת תודה רבה למזכירת הכנסת. ביקשתי מהסדרנים לבדוק אם יש עוד חברי כנסת בפרסה קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי,

קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח